מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום ה-27 במרץ, ה' בניסן התשפ"ג. אנחנו מתחילים לפי סדר-היום. אופיר, למה אתה מכנס את הוועדה? מה המטרה? אף אחד לא ממשיך אותה. דרעי לא ממשיך את חוק דרעי.

למה? תעשו הפסקה, אל תבזו את עצמכם.

פשוט תיקחו הפסקה. אתם חצי שעה מהודעה שאומרת שהכול מופסק, אז למה אתם ממשיכים את זה? זה מביך אתכם יותר מאשר - - - אפשר לרשום את כל הח"כים שהגיעו? כי כולם רוצים לדבר מהאופוזיציה. לנו מותר לדבר, לא כמו במחלקת הדגים הקפואים,

טוב, אז תיתנו לי בבקשה חברי הוועדה, חברי הכנסת. אני רוצה להתחיל בדיון וגם שאתם - - - למה אתה לא עושה הפסקה של חצי שעה? ב-10:05 אתה תראה שהכול יורד לטמיון ולא תבזה - - - מיכל שיר, את מפריעה לי. הצהרות פתיחה? הצהרות? ממני פעם שמעת הצהרת פתיחה?

פה אפשר לדבר. אני יודעת, אבל ראיתי שנועה רושמת את כולם - - - ביקשתי לרשום את כל חברי האופוזיציה. אנחנו נתחיל עם סעיף ב' - - - רגע, מה קרה עם סעיף א'? עשינו את זה אתמול. נושא חדש. בקשת הממשלה להקדמת

הצעת חוק להסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון, (הוראת שעה) התשפ"ג. רגע, אנחנו כבר ישר לסעיף ב'? ויתרנו על סעיף א'?

מאחר והשר פרוש צריך להיות - - - אה, רק בגלל זה. אני חוזר לסעיף - - - העיקר שאתה מאמין לעצמך,

כן, פרוש, אתה רוצה לנמק בבקשה את הבקשה? בוקר טוב חברים. האירוע של ל"ג בעומר יחול בעוד כחודש וחצי, וכידוע, אני מזכיר גם לכולם שבשנה שעברה כאשר חבר הכנסת מתן כהנא שיושב מולי כיהן אז כשר דתות וביקש להביא אז את אותו חוק, חוק שמסדיר את העניין של ההילולה במירון, הוא לא הצליח בסופו של דבר להביא את זה מכיוון שהאופוזיציה של אז שהיא הקואליציה של היום היא זו שמנעה את הדבר הזה. יכול להיות שגם לחוק הזה הולך להיות אותו דבר. על כל פנים, החוק הזה מדבר על הסדרת ההילולה בכל מה שקשור לרישוי שצריכים לתת להדלקות בהתאם לוועדת החקירה, סדרי האירועים שיהיו במקום, מי עושה מה, משטרה, תחבורה, כיבוי אש. כל הדברים האלה שהם מצריכים כדי לעשות את ההילולה הזו, מופיע בחוק הזה. מאחר ואנחנו יוצאים עוד מעט לפגרה, אז חשוב מאוד שהחוק הזה יעבור. בהנחה ותהיה אפשרות שהדבר הזה ישולב בסדר-היום, אז הבקשה היא לפטור מחובת הנחה כדי שנוכל להתקדם עם זה לקריאה ראשונה ואחר כך בתוך הוועדה של הוועדה לביטחון לאומי - - - תגיד, זה אותן תקנות של שנה שעברה?

אז מה זה? זה עבר עיבוד מחדש. אני מקווה שיש פה גם שיפורים משנה שעברה. אני רוצה להאמין שהשר פרוש הכניס שיפורים להצעה הזאת. אני לא זוכר מה היה בשנה שעברה. אני יכולה להגיד לך. חסידות בויאן, יש לה הדלקה משלה? זה לא לשיקול דעת של אף אחד. מי שידליק זה האדמו"ר מבויאן. שזה גם השנה.

אוקיי, ומבחינת מכירת הכרטיסים? גם שנה שעברה מי שקיבל את זה באופן עקרוני לכתחילה זה אלה שהיה להם הילולה כל שנה, וכדי לשמר את ההילולה ולהביא את החסידים אז נתנו את ההקצאה לקבוצות האלה. מה שיניתם משנה שעברה? בהמלצת ועדת החקירה לווסת את הקהל, להרחיב אותו.

מינהל מקרקעי ישראל נתן את האפשרות שגם השטחים שממול לכפר - - - שיהיו לחניה? לא, יוקצו למטרה הזו. אה, לחסידויות, להדלקות. יוקצו למטרה הזו כדי לקיים התכנסויות נוספות. כמו כן ועדת החקירה המליצה מאוד שגם במתחם בני עקיבא יוכלו לקיים אירוע. ברגע ויהיו אירועים נוספים, אז לא יהיה הדוחק על מקום מסוים וזה אחד האמצעים - - - ויהיה שר ממונה? היה אמור להיות שר ממונה. הרב פרוש הוא השר הממונה. חברים, השר פרוש. החוק היחיד שמגיע לו היום פטור מחובת הנחה.

בבקשה אני רוצה - - - רגע,

דווקא אנחנו שואלים שאלות מקצועיות. גם יש לך זמן, הלך דרעי - - - נתתי לכם זמן. לאן דרעי הלך? הלך. הלך הזרזיר אצל העורב. גם שם החגיגה נגמרה. הוא לא יחזור לממשלה? בבקשה מירב, שאלה אחרונה. שאלה אחרונה. אתמול בסיור שהוועדה עשתה על ההר, הורידו עוד מבנים לא חוקיים מאז שנה שעברה? באמת זה חשוב לי לדעת. מי שהוביל אתמול את הסיור זה יושב-ראש הוועדה. בגלל זה שאלתי. הוא יושב לידך גם. כן, הורדו מבנים בלתי חוקיים. חלק מהמכולות שנשארו שם גם סומנו אתמול ככאלה שאמורות להתפנות. אנחנו הולכים לעשות סיור נוסף שבועיים לפני האירוע עצמו כדי לראות שהליקויים שסימנו אתמול יתוקנו. אני אומר לכם, הלכנו עם הלקחים של לפני שנתיים והלקחים של לפני שנה ובדקנו אחד לאחד שכולם מיושמים, כולל דרכי מילוט חדשים, כולל הרחבה של דרכי מילוט. הכול השתנה.

אני הייתי שם לפני חמש שנים. אני לא הכרתי את המתחם. תודה. אם כך, מי בעד הקדמת הדיון לפני הקריאה הראשונה? מי מצביע? תצביע, תצביע. אפשר שההצבעה הראשונה תהיה שמית שיהיה ברור מי מצביע?

לא, לא צריך. גם לא צריך להצביע נגד. 11 בעד.

אין נגד. מי נמנע? הצבעה אושר אם כך, ההצעה אושרה. אי אפשר לעשות את מירון בלי חוק ותקנות. זה מסכן חיי אדם. אנחנו אחראים. תודה לך אדוני היושב-ראש.

תודה גם לאופוזיציה. תודה גם לאופוזיציה. אמרתי, תודה לחברים והחברות. הספיק להגיע נציג מהאוצר?

כשהוא אומר חברות הוא מתייחס לאופוזיציה - - - אנחנו אנשים שומרי חוק ומירון צריך חוק ותקנות, ואם עושים את זה אז צריך להתנהג באחריות.

שכשהוא אמר תודה לחברים ולחברות, כשהוא אומר חברות הוא מתכוון לאופוזיציה. הלוואי שהייתה חצי מהאחריות שאנחנו מגלים פה עכשיו כאופוזיציה, בכהונה שלנו.

הלוואי. לא תגיד הכול.

שהיו ככה מתייחסים אליך אם היית בא עכשיו לוועדה. האחריות התחלפה בכאבי בטן, והפוך. בכל זאת אנטיוכוס. אי אפשר שבוועדה של הכנסת יקבלו את אנטיוכוס בסבר פנים יפות. מתייוון, אנטיוכוס. והמן הרשע, והקברן של היהדות. והאחריות שלקחת שנה שעברה הייתה אירוע נדיר במחוזותינו, לקחת אחריות. מה, נתניהו ואוחנה לא לקחו אחריות על מירון? לא אחריות ולא אשמה. חשוב לי מאוד, זה חוק שלי. חשבתי שכן. התבלבלתי? פשוט נורא. צריך להחזיר חזרה את המילה אחריות ללקסיקון. טוב, אז מירב, בסדר? כן, אנחנו מאשרים.

אז אנחנו נעשה גם את סעיף ב(2), הצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה התשפ"ג-2023. זה גם בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת החוק הנידונה. אפשר להצביע, מירב? כן, אפשר להצביע. נקודות זיכוי להורים, אנחנו בעד.

אתה יכול להצביע איתי, ולדי. עוד הזדמנות להצביע יחד עם הקואליציה. כן, נקודות זיכוי להורים. לנו יש כאבי בטן. האמת שרציתי חוק רחב יותר. נכון.

הצבעה אושר גם ההצעה הזו אושרה. תודה לאופוזיציה שנהגה כאן באחריות. הממשלה שהייתה אמורה לשלוח לכאן נציג ממשרד האוצר לא עשתה את העבודה שלה, אבל חברי הכנסת מהאופוזיציה פועלים בענייניות כי רוצים נקודות זיכוי להורים, אז שתדעו שאופוזיציה חסרת אחריות הייתה מתעקשת בנציג של האוצר ותוקעת את החוק הזה, אבל הנה חברי האופוזיציה,

אני יודעת שאתה חבר פעיל בוועדת כספים, וולדי שיושב פה. אנחנו הצבענו בעד ולא עצרנו את החקיקה הזאת, כי מה שיעזור להורים צעירים אנחנו בעד. ואגב, עומדים עכשיו מול חיצי ביקורת של מה שקרוי המחנה שלנו, כשאנחנו משתפים פעולה עם הקואליציה. נכון. ראיתי באופן סמלי, אדוני היושב-ראש, היום מתקיימת בחינת הבגרות באזרחות. איזה צירוף זמנים אומלל. ביום שבו הקואליציה שלכם מרימה יד על הרשות השופטת ועל העצמאות שלה, תלמידי ישראל ניגשים לבחינת הבגרות באזרחות. חבל שאתם לא עשיתם בחינת בגרות באזרחות. גלעד, מנגד, מחר מתקיים מבחן ברייכמן, אני יודעת למשל, של הסטודנטים למשפטים, ופנה אליי סטודנט לפני יומיים ואמר לי, אני מתחנן שלא ישנו לי את הסילבוס לבחינה מחר. זאת הולכת להיות הבעיה הכי קטנה של הסטודנט הזה למשפטים, כי הוא כבר יטען לפני שופטים שמזוהים עם מפלגות, שופטים שממונים על ידי איתמר בן גביר הפרחח והעבריין. כשמישהו יכתוב במבחן באזרחות על הפרדת רשויות,

הוא יקבל את מלוא הנקודות.

הבת שלי נבחנה ואחת השאלות, "האם את מסכימה על הרפורמה?

לפני הקריאה השנייה והשלישית, הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מס' 3) (חיזוק הפרדת הרשויות). אבל למה אתה עושה על דיון? זה נגמר, לא? הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 105) (הוראות לעניין הוועדה לבחירת שופטים), התשפ"ג 2023. אחרי מושב קשה שבו נידונו הצעות החוק לעניין הוועדה לבחירת השופטים, והיא הנושא היחיד שמובא עתה במסגרת הרפורמה של בתי

אמנם ההצעה מורכבת משני חוקים, חוק יסוד וחוק בתי המשפט, אך מדובר בשני חוקים שכל אחד מהם קצר מאוד. רגע, סעיף א(2) יורד מסדר-היום? מה זה א(2)? זה חוק דרעי, בקשה לפטור מחובת הנחה - - - כן. יורד מסדר-היום.

אז אנחנו נדון רק ב-א(1) כרגע בוועדה.

זה חשוב לדעת. טוב, אני אתחיל מהתחלה. א(2) ירד מסדר-היום. חוק דרעי לא עולה פה לדיון. כל כך הרבה שעות בזבזת כאן, לא ראית את המשפחה.

הייתי שואל אותי, הייתי אומרת לך. מירב, רוצים שתיראי עכשיו את המשפחה. חבר'ה, בקצב שלכם אולי עוד אפילו נספיק לנקות לפסח. מירב, אני יכול רגע בלי הפרעה?

אני מתחיל מהתחלה. אחרי מושב קשה שבו נדונו הצעות החוק לעניין הוועדה לבחירת השופטים, והיא הנושא היחיד שמובא עתה במסגרת הרפורמה של בתי המשפט. אמנם ההצעה מורכבת משני חוקים, חוק יסוד וחוק בתי המשפט, אך מדובר בשני חוקים שכל אחד מהם קצר מאוד. חוק היסוד מורכב משני סעיפים וחוק בתי המשפט מורכב משמונה סעיפים. אף על פי כן ולאחר שעות ארוכות מאוד של פיליבסטר והסתייגויות בוועדת החוקה, וכן שימוש בכל כלי פרלמנטרי אפשרי וחלק מהם גם אפילו בהגזמה, מהצבעות של 5,000 שעות בוועדה השארתם 30 שעות לכל חוק, כלומר 60 שעות, שזה כמובן מספר שעות לא ריאלי ושאיננו מתאים לחלוטין לשבוע של סוף מושב. מי כתב את זה, זה אתה או היועצים המשפטיים? זה הכנה לבג"ץ. שעלינו להצביע בו גם על התקציב שמורכב ממספר רב של חוקים. התקציב ייגמר ביום אחד. 27 ו-27. הם אמרו לי 30 ו-30. תנו לי לסיים ואני אאפשר לכם. לכן אני אאלץ בצער להפעיל סעיף 98. ניסיתי מספר פעמים לדבר אתכם ולהגיע להסכמות, אך אתם מעדיפים וכך גם אמרתם, שאני אפעיל את סעיף 98 כדי שתוכלו אחר כך כמובן לטעון כנגדו. בניגוד למה שהיה פה בכנסת ה-24, אני ממש השתדלתי שלא לעשות שימוש מסיבי ב-98 ואיפה שאפשר היה לדבר, כן הגענו להבנות ללא 98, ולתת לכם זמנים מספקים, אך אני מבין שכאן הבקשה שלכם היא שאפעיל סעיף 98 ולכן אשתמש - - - כשמדובר בשבוע אחרון לכנס שיש בו גם תקציב. אנחנו ביקשנו 98? כן, אני רציתי לדבר. אמרתם לי, אין מה לדבר. אין מה לדבר. אין הסכמות. מישהו אמר לך, תפעיל 98?

ממש לא. נאמר לי, אין מה לדבר, אתה תפעיל 98 אם אתה רוצה את השעות שאתה רוצה.

אדוני היושב-ראש, אפשר הערה לסדר?

לפי מה שמתפרסם, אני לא יודע אם זה אמת או לא. עמית סגל פירסם. אני מניח שגם אתה לא יודע אבל זה חלק מההתנהלות. יכול להיות שעוד חצי שעה או משהו כזה נשמע מראש הממשלה על כך שהוא לא מביא את החקיקה הזאת וזאת החלטתו בכנס הזה. אני מציע, אחד, לבקש פטור מחובת הנחה בכזה מצב. אני חושב שזה לעשות מכולנו בדיחה. הרי הוועדה הזאת, מותר לה להתכנס בשעות המליאה, כבר אמרנו, בנושא הזה. אני מציע, במקום שנצביע על בקשה, כבר פתחנו פה מליאה ביום ראשון אחרי כל הוויכוח שהיה והסברתם שבלי יום ראשון הזה אי אפשר לסגור את הכנס והמליאה הייתה ריקה. כל מה שקרה שם זה השבעה של ח"כ חדש. מצד אחד אתה כן מתייחס לאירועים שקורים ואתה אומר, יכול לקרות עוד משהו אז בוא נדחה. מצד שני, כשאתמול היה אמור להיות דיון אז אתה אומר,

בסוף לא היה דיון. אלקין, ולהזכיר לך שביום חמישי אמרת, לא צריך לפתוח מליאה ולעשות, ואנחנו בהמלצתה של היועצת המשפטית אמרנו,

בסופו של דבר פתחנו בשביל להניח את התקציב. לא תמיד מה שאתה אומר זה נכון. על הנחת תקציב הסברתם. אני מציע שלא נתבזה. הרי הפעלה של 98 על חקיקה כל כך משמעותית זה אירוע דרמטי. אנחנו בוודאי לא ביקשנו ולא מסכימים לו. יותר מזה, אם זה לא מובא בכנס הזה, אז מה שביקשנו, 27 שעות על כל חוק, יש שני חוקים, זה סביר ונורמלי. זה ממש לא סביר.

על חוק הנבצרות היה 25 שעות. חוק הנבצרות 16 שעות. אנחנו הורדנו. לא, נתת לנו לחלק את הזמן. יכול להיות שגם פה נגיע כשזה יגיע. אתם אמרתם לי שאתם לא רוצים. אני הצעתי לכם לחלק את הזמן. אתה יודע היום שרוב הסיכויים - - - אני לא יודע כלום. אני הייתי צריך להיות עכשיו בראשי קואליציה. אני פה אתכם, אז אני לא יכול לדעת. אז כנראה שתם הטקס. אז אולי תלך לראשי קואליציה. זה נראה לי יותר חשוב ואז נדע מה קורה פה. רע לכם שאני פה אתכם? חס וחלילה.

ותשחררו כאן את האנשים. אנחנו בעד הידברות. אני מציע, אל תבזה את כולנו. הרי ממילא לא תתחילו בזה. נכון. יש תקציב, יש מינוי של דודי אמסלם. יש מספיק יומיים קדימה במה להתעסק.

אם יחליט ראש הממשלה שהוא רוצה להביא את החקיקה, תכנס אותנו היום בשעות צוהריים, אנחנו פה

נתווכח או שנסכים, לא נסכים. אנחנו פה. זה גם ביזוי של הכלי עצמו. זה כלי פרלמנטרי מאוד אגרסיבי. אולי נעבור ל-ה' כי זה חוק שלי.

אני התחלתי את סעיף 1. על ההצעה שלי,

לא להתייחס להצעה ספציפית 98 כי לא שמת - - - אין פה הצעות לסדר. אני אמרתי מה ההצעה. מה ההצעה? אה, מה מבחינת שעות? אבל אני מציע לפני שנעבור לזה, בוא נכריז על הפסקה, תשמע מה אומר ראש הממשלה - - - גם יש מליאה עכשיו. יש הצעת אי-אמון. אנחנו פה גם ככה. אפשר עוד חצי שעה. ההצעה היא כך - - - תודה. נתתי אישור לשגית לקיים את ועדת כנסת במקביל למליאה. דיברנו על זה אתמול ב-01:00 בלילה או אני כבר לא זוכרת, אולי 22:00. תסגור את האירוע הזה, באמת סתם מיותר. אני חושבת שלעשות זילות בכלים פרלמנטרים שלא לצורך זה דבר שפוגע עוד יותר במעמד של הכנסת ובסמכות של ועדת הכנסת, לכן אסור להשתמש בכלי הזה כל זמן שיש אלטרנטיבה אחרת. היא אלטרנטיבה מאוד זמינה, שמדובר על חצי שעה-שעה ואפשר אז להתכנס שוב.

אפשר לעבור ל-ג'? זה פשוט חוק שלי.

אני רוצה להקריא את ההצעה - - - את ההצעה של אלקין, מה החלטת? לא, את ההצעה שלי ל-98. רגע, אבל יש לנו דיון. אני מתקדם. לאן אתה מתקדם? אני ממשיך לפי סדר-היום. אני חייבת להגיד לך משהו. הפורום הזה מלווה אותך בוועדת הכנסת. כל הכנס הזה, כמה שהוא כנס הזוי ומטורלל, הפורום הזה ידע באמת לבוא, ומה שנקרא לצלוח את השעות הקשות של חברי הכנסת. כל מי שיושב פה בקואליציה/אופוזיציה יודע שככה התנהלנו כל הכנס באחריות, עם זה שבאמת היה תקופה באמת קטסטרופה. אני באה להגיד לך משהו כזה: הפורום הזה היה איתך, הוכיח את עצמו. עכשיו בא והציע לך הצעה שהיא ראויה בעיניי: אחד, יש לנו עכשיו מליאה וחברי כנסת צריכים לדבר באי-אמון, בעיקר מהאופוזיציה, גם בקואליציה. דבר שני, אנחנו פה לאורך היום. בוא נראה מה קורה, איך מתגלגל ונחזור לפה להמשיך את הדיון. אנחנו לא אומרים, אל תקיים דיון. המדינה בוערת, הוציאו כתבים, יש עניין שהולכים עכשיו לסוג של לא יודעת מה, ראש הממשלה או יו"ר הכנסת. תעצור את זה. למה עכשיו סתם נעשה? סתם יבזה אותך, באמת, ועוד אחרי שיגידו לך לא.

אתה לא מקבל את ההצעה? קודם כל אני עושה סבב דוברים. עכשיו אני רוצה להגיד על ה-98 הזה. אז תגידי על ה-98. אני חושבת שהאירוע הזה הוא אירוע - - - עוד לא הציגו אותו. אתם לא נותנים לי להציג.

כי אנחנו כרגע מציעים לך לא לקיים את הדיון. רצינו הצעה לסדר בשבילך, לא לקיים את הדיון. אם לא מקבלים אנחנו נשמח להתייחס. ברור. קודם כל יציג. (היו"ר ינון אזולאי) אדוני היו"ר, אמרתי את זה גם בוועדת החוקה ואני אגיד את זה גם עכשיו. אני חושבת שיש פה רגעים שבהם תפקידי היו"רים מקבלים משמעות הרבה יותר רחבה וגדולה מהניהול הבסיסי של הישיבה הזאת. אני פונה אליך, ובניגוד להצהרה של מפלגת הציונות הדתית שקוראת לכל מה שקורה עכשיו, שעצירת החקיקה תהיה כניעה לאלימות, לאנרכיה, לסרבנות, לעריצות המיעוט, מדובר פה באמת בבושה ואתם מתבקשים עכשיו לגלות אחריות ומנהיגות כדי לעשות רגע סטופ, לעשות עצירה מתודית אפילו כדי לא לבזות לא אותנו, לא אתכם ולא את הכלים הפרלמנטרים ואת המעמד של הכנסת. זאת האחריות שלכם. אנחנו מדברים הרבה מאוד על הפרדת רשויות, אנחנו מדברים מאוד על המעמד של הכנסת. התרענו כאן פעם אחר פעם שבעצם הרשות החזקה ביותר זה הרשות המבצעת, הממשלה. זה הזמן שלכם כחברי כנסת להראות שאנחנו טועים, להראות שהנה כנסת ישראל יודעת עכשיו לעמוד והיא הריבון והיא יודעת לעשות רגע עצירה אמיתית ולקחת אחריות על כל הטרללת הזאת, ולא לתת עכשיו לא לקיצוניים בחוץ ולא לממשלה להכתיב כאן עבורנו ועבורכם את המהלכים שקורים פה עכשיו בכנסת. (היו"ר אופיר כץ) אני אשלים כי דיברתי אל ממלא המקום שלך שעושה עבודה מצוינת בהקשבה. אני חושבת שזה הזמן שלכם,

להרים את הראש רגע מהאירוע הזה. כשאנחנו מדברים פה עכשיו על פטור מחובת הנחה, זה אחד מהכלים הפרלמנטריים שיש פה לכנסת. הכנסת היא חשובה. אתם אמרתם את זה כל הזמן. המעמד של הכנסת, הסמכות של הכנסת בעיניי העם. אנחנו הבבואה בעיניי הציבור איך המדינה הזאת נראית, ואתם צריכים עכשיו לעצור. אתה הולך והוא מחליף אותך?

למה הפארסה הזאת? אנחנו הסכמנו לקיים ועדת כנסת במקביל למליאה. אם אופיר כץ מנהל את הדיון, אז עכשיו הוא יחליף אותו. למה אתם עושים את זה? החוק שלך גם ככה ירד. אתם רוצים למשוך את הזמן עד שתתקבל החלטה בממשלה?

אני מקריא את ה-98 שאני מפעיל, רק תסיימי. אני שואלת האם אתה מתכוון להמשיך עם הפטור מחובת הנחה לאור הדברים שקורים פה?

ממשיך, כלומר עדיין באטימות בלי להקשיב לרחש ולדברים שאנחנו אומרים פה בצורה עניינית. ממשיך עם הפטור מחובת הנחה. כן. למה אתה עושה את זה? אל תבואו אלינו אחר כך בטענות שאין עם מי לדבר. שמעתי. אז ה-98, 33 שעות, 4 שמיות, 140 הצבעות במליאה - - - 140 הסתייגויות? כן, ושעת הצבעה שאני אמסור לכם. על שני החוקים 33? שעת הצבעה? תסגור את הכנסת, חבל על הזמן. חבר'ה, תודה שבאתם גם היום. למה לעשות שעת הצבעה? למה את מסכימה לשעת הצבעה? איך אתם מפעילים עלינו 98? אם יש לך 33 שעות, למה אתה נותן שעת הצבעה? יש 33 שעות לדבר. אתה לא יכול לתת שעת הצבעה. אתה לא תחליט כאן. אתה מוכן לא לצעוק? אני לא צועק. קריאה ראשונה, חמד עמאר. קריאה שנייה, חמד עמאר. תירגע אתה. אתה לא יכול לקבוע שעת הצבעה כשנתת 33. קריאה שלישית. צא החוצה בבקשה. לא הזהרת אותי אפילו פעם אחת. שלוש פעמים הזהרתי אותך. אפשר לקבל את ההתייחסות של היועצת המשפטית לוועדה? זה 98 סופר אולטרה קשיח. מה זה הדבר הזה?

גם 33 וגם שעת הצבעה? לא רציתם לדבר, אז מה אתם מצפים? מה זאת אומרת לא רצינו לדבר?

להגיע להסכמות,

כל הזמן להשתמש בסיסמה הזאת, לא רצינו לדבר. זה סיסמה ריקה. אנחנו לא מדברים? אנחנו נמצאים פה כל הזמן ורק מדברים. איך אפשר לבוא ולהגיד כזה דבר? אנחנו מנסים להגיע פה לאיזה שהן הסכמות. אנחנו שמים על השולחן שמדובר פה בשני חוקי יסוד שמשנים פה בתכלית את מדינת ישראל,

אבל חוקים מהותיים ותיקונים מהותיים, ואנחנו באים ואנחנו אומרים לכם את הדברים האלה בצורה מאוד ברורה ואתם אומרים לנו שאין עם מי לדבר? מה אנחנו עושים פה כל הזמן אם אנחנו לא מדברים איתכם? אופיר, מה אתה מציע? אני לא מצליחה להבין את ההצעה הזאת.

ההצעה הייתה שניסיתי לקבוע - - - מה אתה מציע? להמשיך עם הדיניין בכול הכוח. כמו שלכם יש הסתייגויות של 5,000 הסתייגויות, זה הכלי שעומד.

מה חסר תקדים בזה? קודם כל קביעת שעת הצבעה. לא עשינו את זה בסעיפי 98 עד עכשיו, וזה כמובן פגיעה מאוד קשה בזכויות שלנו כאופוזיציה כי למעשה אתה אומר, תדברו לקירות, אני הולך הביתה, אני אחזור בשעה שאני קבעתי כי נוח לי. אתה לוקח מאיתנו את הדבר הבסיסי, לעצור מתי שאנחנו רוצים. יכול להיות שהיה לכם לא נעים בחוק הנבצרות וקצת נלחצתם כשעצרנו בהפתעה, אבל זאת לא סיבה לקחת מאיתנו את הכלי הזה. הסתדרתם. אז וסרלאוף משך שעתיים, לא נורא. הסתדרתם. גילינו את וסרלאוף. אז מה הבעיה? טוב, בוא, אני רוצה להמשיך בסבב. שנייה, אני מתייחס עכשיו לתוכן. לא התייחסתי לתוכן. אוקיי, טוב. הצעתי הצעה לסדר-יום לדחות את הוועדה. בוועדת הכנסת אין הצעות לסדר-יום. למה? אני לא עושה הצעות לסדר-יום בוועדת הכנסת. אתה לא עושה אבל זכותי כחבר כנסת לבקש להציע. אני לא אישרתי לך אבל לא משנה. תתקדם. עכשיו לגבי גופה של ההצעה. הפעלה של סעיף 98 בנסיבות האלה כשמדובר על חקיקה דרמטית ועוד יש פה שני חוקים. כל מה שביקשנו זה 27 שעות על כל אחד מהם. זה זמן סביר. זה למעשה אומר שתוך יום אפשר לסיים דיון על חוק אחד, אחר כך תוך יום על עוד חוק ולהצביע. זה דבר אחד. עצם הפעלה של 98 פה היא דורסנית. בחוק מסוג כזה, בעיניי זה אחת מהסיבות בכלל לפסול אותו והיא פגיעה משמעותית מאוד בהליך החקיקה, כי אתה לוקח מאיתנו את הזכות המהותית שלנו להסתייג. זה דבר אחד. דבר שני, אחרי שאתה עושה את זה, הכלים שאתה מפעיל פה הם דרקוניים. תסתכל מה אתה עושה. אתה נותן על שני חוקים רק 33 שעות בלבד כשהיה לנו במצטבר 54 על שני החוקים. אתה מוריד את זה ל-33 שעות שזה בעיניי ירידה דרמטית על דבר כל כך דרמטי. זה אחד מהחוקים הכי דרמטיים שחוקקו פה במדינת ישראל, במחלוקת מאוד קשה. תסתכל מה קורה ברחובות, ואתה פוגע דרמטית ביכולת שלנו להתנגד ולהציע הסתייגויות. אתה מגביל אותנו בעד כמות ההסתייגויות. מה זה 140 הצבעות? אנחנו על חוקים אחרים הצבענו פה 250, הצבענו 300. מה יש? אתה ממילא מגביל אותנו בשמיות, אז יש בעיה להצביע 300 הצבעות או 400? מאיפה המספר הזה 140?זה מספר סופר דרקוני שהוא גם לא מאפשר לנו אפילו להביא להצבעה הסתייגויות שחשובות לנו. כמה אלפי הסתייגויות הוגשו לחוק הזה. 5,400. להגביל את זה ל-140 הצבעות זה סופר דרקוני. עכשיו תסתכל מה אתה עושה בשמיות. זה שני חוקים. כמה הצעת? 4 שמיות על שני חוקים ביחד? זה שתי הצבעות שמיות על חוק אחד. אני לא זוכר בנסיבות כאלה לחקיקה כל כך דרמטית דורסנית מסוג כזה. זה פגיעה מהותית בהליך החקיקה. אני מתריע בפניך. יכול להיות שאתם רוצים בכוונה להביא לפסילה של החוק כי אתם כבר הסתבכתם איתו ולא יודעים מה לעשות איתו, אז אם זאת המטרה, תגידו את זה על השולחן, שאתם כבר מתפללים שמישהו יושיע אתכם מהמבוי הסתום שאליו הגעתם ופשוט יפסול לכם את החוק, אז החלטתם פשוט לדרוס את כל הנהלים של סדרי דיון נורמלי. ההצעה שמובאת כאן,

אין מקום לסעיף 98. ב', 98 כפי שאתה מפעיל אותו בצורה חסרת תקדים ודרקונית ודורסנית היא פגיעה מהותית בהליכי חקיקה ואני אשמח לשמוע את הייעוץ המשפטי לכנסת. שגית הייתה פה. אני אשמח לשמוע אותה מה היא חושבת. אי אפשר להצביע לפני ששומעים את הייעוץ המשפטי. אוקיי. יש את היועצת המשפטית של הוועדה.

אני מניח שזה ברור מאליו, שברגע שאתה מפעיל 98 ומצמצם אותנו דרמטית בהסתייגויות, אנחנו נשלוט על ההחלטה איזה הסתייגויות ינומקו ועל ידי מי וכמה זמן, כי אנחנו בסוף צריכים מ-5,000 לצמצם את זה למספרים שאתה תקבע פה. לא יהיה לכם את החלוקה הזאת כמו שעושים בדרך כלל לפי איך שאתם רוצים. אתה יכול להוריד את ההסתייגויות. מה זאת אומרת להוריד את ההסתייגויות? תגיד לי, אתה אמיתי?

ברגע שאתה לוקח ממני את הרוב המוחלט מההסתייגויות שלי, אתה צריך להשאיר לי את השליטה, לי ולכל האופוזיציה, איזה הסתייגויות ועל ידי מי ינומקו. לא היה מצב כזה שב-98 גם קבעת לי שאני צריך ללכת - - - אין דבר כזה. אין תקדים. אני לא זוכר. אוקיי. אין ולא יהיה. אנחנו צריכים לשמוע את היועצת המשפטית מגיבה על הטענות האלה.

לא, אנחנו דיברנו. יש פה עוד ח"כים. היועצת המשפטית לכנסת, אם היא בכלל רואה פה הצדקה להפעלת 98 בצורה כמו שאתה מציע. אני לא דיברתי על 98, דיברתי על הצעה לסדר. ועל הפטור מחובת הנחה.

את יכולה לדבר על 98. אני רוצה להבין איך הגענו למצב הטראגי הזה שבו ברגע שהמדינה

במקום לבוא שנייה ולהתנהג בצורה אחראית,

רואים את זה אצל דרעי 2 שהסיר את החוק. למה אתה בכלל מקיים את הדיון הזה? אתה לא יודע אפילו מה ראש הממשלה חושב. אתה לא יודע מה יו"ר המפלגה שלך חושב. למה אתה עושה את זה? ולמה אתה בכלל לוקח חלק באירוע הזה?

הוא יודע בדיוק מה אני רוצה. אני באתי בשביל החלק הראשון, שאת צריכה לפרגן. שצריך לעצור את החקיקה. אריה אמר את זה. ראש המפלגה שלך אמר שצריך לעצור. אז אנחנו ממשיכים בדיון של חוק דרעי 2? הורדתם את זה. איזה דיון? היה צריך להיות עכשיו המשך.

הסתיים.

סליחה, נפתחת מליאה, צריך לסגור את הדיון. לא, אנחנו נתנו אישור. לך תעשו סדר במפלגות שלכם ותבואו לפה. למה אתם מושיבים פה עכשיו כל כך הרבה ח"כים?

כרגע אמרת שדרעי עשה סדר.

למה אתה פה? אז אולי לא קיבלת את המסר. מה את רוצה ממנו? שאתה תסגור את הדיון המיותר הזה. אוקיי, סיימת מירב?

תשמע, כשאתה ישבת פה בכנסת והתעסקת בחוק המושחת הזה של המתנות, שתודה לאל - - - מתנות קטנות. יום אחד יקראו לך, עמית הלוי מתנות קטנות. קינלי, זה לא קטנות. זה מתנות גדולות. עמית מתנות קטנות יקראו לך על הביזיון הזה.

ראית אתמול את השריפה באיילון? זה היה גם בגלל חוק המתנות. החוק המושחת הזה - - - מירב בן ארי, את בקריאה ראשונה. על מה קריאה ראשונה? את בקריאה ראשונה.

ציפיתי לשמוע את היועצים המשפטיים ואת נציב שירות המדינה. עמית הלוי - - - חבר הכנסת טור פז, אתה בקריאה ראשונה. גם הייעוץ המשפטי לא קרא את זה וגם הנציב לא קרא את זה? אפרת רייטן, קריאה ראשונה. וגם הייעוץ המשפטי לא קרא את זה? אף אחד לא קרא את זה, רק אתם?

חבר הכנסת טור פז, קריאה שנייה. אפרת רייטן, קריאה שנייה. חוק 5 מיליון שקל למשפחת נתניהו. אתה רציני?

ולדימיר, איפה אתה?

מורחים אתכם בזפת - - - מירב - - - אני יוצאת לשתות מים.

אנחנו פה בעבורה. שתי מים, מירב.

עטאונה, נרשמת, אתה רוצה לדבר?

שיר. החודשיים וחצי האחרונים היו,

בין ההזויים ביותר שמדינת ישראל ידעה בהיסטוריה. הציבור יצא לא רק אתמול בלילה. הציבור יוצא כבר 12 שבועות באופן רצוף כדי להתריע, כדי לנסות לעבור את קיר הברזל שהממשלה הזאת עשתה וששעטה לעבר הפיכה שלטונית. אני באופן אישי לא חושבת שנתניהו הולך לעצור.

הוא ינסה לזרות קצת חול בעיניים של האנשים ולהמשיך. זאת ההנחה שלי. אני אומרת את זה בכאב. מיכל, כנראה שלא עקבת אחרי החדשות. משפחת נתניהו יצאה להתייעצות סיעתית. רגע, מי לא יעצור, יאיר נתניהו או בנימין נתניהו? אני מקווה שאני אתבדה אבל זאביק, אנחנו עזבנו את הליכוד על הרבה פחות, ופשוט מצופה מחברי הכנסת של הליכוד - - - פשוט ראינו את הנולד. פשוט קיבלת ג'וב. הדוצ'ה מקיסריה ובנו, הבייבי דוצ'ה ימשיכו בהפיכה המשטרית הזו, שחברי הכנסת של הליכוד יקבלו את האומץ להסתכל לציבור בעיניים ולעשות את מה שנכון. יש אנשים שמדברים בעד ערכים. היא לא אחד מהם. קיבלה ג'וב. מי אמר את זה? אני אמרתי את זה פה. אני יושב פה. מה שמך?

אני לא מכירה אותך. אתה נכנסת עכשיו בנורווגי? כן, כן. מה זה צריך להיות? מה זה הדיבור הזה, קיבלה ג'וב?

כשלך יהיה את האומץ להסתכל - - - היא החליפה מפלגות בשביל ג'וב.

אולי אתה קיבלת ג'וב? רק כדי להסתכל לציבור בעיניים ולעשות את מה שנכון למען הציבור, אז תוכל לדבר. מאוד נוח לשבת בספסלים האחוריים ולצקצק. נכון. תפסיקו לצקצק, חברי הליכוד, תתחילו לעשות את מה שמצופה מכם ולדאוג לציבור. תמשיכו עם החיוך הזה המרוח על הפרצוף שלכם. תיראו לאן זה הוביל אתכם.

לא, הם פשוט לא יודעים מה זה אומץ. הם לא יודעים מה זה לצאת מאזור הנוחות. הם לא יודעים מה זה לעזוב בית. את לא יודעת מה זה לעזוב בית, לעלות לארץ. אני יודעת מה זה לעזוב בית. אני יודעת מה זה 30 שנה לתת את החיים שלך בשביל תנועה. אני יודעת.

ואני יודעת מה זה להסתכל לציבור - - - אז רגע, מחנה ממלכתי או יש עתיד? כן, אני יודעת את זה. אתה, לא היה יכול להיות לך את האומץ.

אתה נמצא שתי דקות בתנועת הליכוד, שתי דקות בכנסת - - - לא נכון. מאז שעליתי לארץ. שתי דקות - - - גם בעולם כולו ואין לי מושג מי אתה. מחנה ממלכתי או יש עתיד? תעני. בסוף כדי לעשות את הדבר הנכון למען הציבור צריך אומץ. מיכל שיר עכשיו ברשות דיבור ולא אתם, עם כל הכבוד. לכם אין אומץ. מנזר השתקנים. תודה. וההיסטוריה לא תשכח לכם את זה לעולם, שלא עשיתם את הדבר הנכון למען הציבור. שמרתם על הכיסא. תודה רבה. לא קיבלתי תשובה אם זה מחנה ממלכתי או יש עתיד. אני עוד לא יודע. לפחות הייתי בליכוד יותר שנים ממה שאתה חי. את יודעת בן כמה אני? אולי תבדקי קצת. לכן מה? בגדת בערכים שלך. אני הייתי בתנועת הליכוד יותר שנים מהשנים שאתה חי בהן.

מה זה רלוונטי? אתה יודע מה זה להסתכל לתנועה שצמחת בה 30 שנה - - - ? מיכל שיר, סיימת? זה הוא. לא, לא, את פנית אליו שוב פעם. זהו, סיימת.

בבקשה, חברת הכנסת שלי מירון. תודה אדוני היושב-ראש. קודם כל אני רוצה לחזק את חברתי, חברת הכנסת מיכל שיר, אחת הנשים היותר אמיצות שאני מכירה, באמת, שהולכת עם האמת שלה ועם הערכים שלה, ומקבלת החלטות קשות ברגעי האמת. אני מחזקת אותך,

את אישה חזקה ומדהימה וקיבלנו אותך בזרועות פתוחות. אנחנו אוהבים אותך ומחזקים אותך. דבר שני, בעודנו יושבים כאן ודנים בכל מיני סעיפים לכאן ולשם, אנחנו קוראים על הדרמה שמתחוללת גם בוועדת חוץ וביטחון, שבה נאמר לנו שזו לא העת להחליף שר ביטחון למדינת ישראל. כולנו צריכים לשאול את עצמנו מדוע ומה עומד לנגד טובת המדינה? אם כרגע יוצאת הודעה כזאת, זה אומר שיש כאן סכנה ברורה ומיידית ואסור לנו להתעלם ממנה. גם שר הביטחון אתמול אמר במילותיו שלו. למה אנחנו לא מתייחסים לזה? ראש הממשלה לשעבר,

מתראיין בתקשורת ואומר שכל אויבנו מתכננים חזיתות נגדנו, מתאגדים כנגדנו, ובמה אנחנו עוסקים, בסעיף הזה ובסעיף ההוא. בנוסף לזה יש ישיבה של ראשי הקואליציה שבה עוד פעם מתחילה הסחטנות הפוליטית, אז שוב פעם נשים את השיקולים הפוליטיים לפני טובתה של מדינת ישראל. אני קוראת לכולם להתעשת. סעיף זה, סעיף אחר, זה לא מעניין. המדינה גדולה מכולנו פה, מהכיסאות של כולנו. הכיסאות שלנו לא חשובים. הג'ובים לא חשובים. חשובה מדינת ישראל. תתעשתו. תודה רבה. (היו"ר ינון אזולאי) תודה רבה. חברת הכנסת דבי ביטון נמצאת? לא נמצאת. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו לא נמצא. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. תודה אדוני ממלא מקום יושב-ראש הוועדה. האמת שאני אהיה קצר. אני ביליתי מספר שעות הלילה עם המפגינים בצומת שילת. באמת אירוע יוצא דופן לעיר שלי מודיעין-מכבים-רעות. התמלאתי בגאווה שזו המדינה שלי ואלה האזרחים של המדינה הזאת. אני חושב שבבוקר הזה להמשיך עם בליץ החקיקה זה פשוט ביטוי הכי מובהק של ניתוק של הקואליציה הזאת מהסנטימנט שקיים היום ברחובות. אני לא רוצה להאריך. אני פשוט מתחנן, עצרו את זה עכשיו. זה לא רלוונטי, זה לא יהיה רלוונטי. ההפיכה הזאת לא תעבור, ואם לא הבנתם את זה הלילה, אז אתם באמת מנותקים. תודה. תודה רבה. חבר הכנסת מתן כהנא, מוותר. חברת הכנסת מטי צרפתי. בוקר טוב ממלא מקום היושב-ראש. אתמול נפל דבר בישראל ונתניהו הוכיח שהוא איבד את שיקול דעתו בניגוד לאזהרות של שר הביטחון, של ראש השב"כ, של ראש המוסד, והוא פועל בחוסר אחריות שמסכן את ביטחון המדינה וביטחון ישראל. אתמול לקח רבע שעה שהמוני ישראל יצאו לרחובות על מנת להזהיר על המצב המסוכן שאנחנו כמדינה נמצאים ונגררים אליו, סכנה קיומית אמיתית. המוני ישראל זה

אופוזיציה. בהמוני ישראל נמצאים גם אזרחים שהצביעו למפלגות הקואליציה. 30 ראשי רשויות פתחו הבוקר בשביתת רעב כאן ליד הכנסת. 40. זה הרבה יותר ממה שקורה בחדר הזה. זה הרבה יותר מאופוזיציה וקואליציה. המדינה באמת בוערת ונכון יהיה לעצור כרגע את החקיקה או לפחות את הדיונים עד שלפחות נשמע את הצהרתו של ראש הממשלה. ב-22:30 אני מבינה שהוא אמור לדבר, אז רגע, מה החיפזון? נידחה. אומרים שמישהו התעורר, אז נאלצו לדחות את ההצהרה. אז הוא לא מרשה לו. הבייבי דוצ'ה. בן גביר צורח שם בצעקות. תודה רבה לך. חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה. אני אומר כאן בקצרה כי אתה ממלא המקום והדרמות מתרחשות במקומות אחרים. נוהל הנתק שמתרחש כרגע בחדר הזה כמו בכל הכנסת הוא הדרמה האמיתית. מה שהעם מצביע, העם מצביע ברחובות. כשחיים ביבס מהליכוד וכשיואב גלנט מהליכוד וכשיולי אדלשטיין מהליכוד וכל מי שנשאר לו איזה אומץ בין הכתפיים שלו, מבין שמה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה לעצור ולדבר, מה שאמרנו לכם לפני חודשיים וחצי, אז אני מציע שתקשיבו. תבואו לדבר, תעצרו את החקיקה הדורסנית הזו, ואם נשב לדבר, אולי נצליח לרפא את השבר הנורא שהצלחתם ליצור בעם ישראל בשלושה חודשים אומללים של ממשלה עצובה.

תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי. זה מחזה סוריאליסטי, ביזארי, הזוי שבו הדברים העיקריים מתרחשים ברחוב,

ההחלטות כבר התקבלו וועדת הכנסת כאן וועדת החוקה ממשיכה כאילו כלום לא קרה. נוהל נתק קוראים לזה בצבא, אחמד.

זה כאילו הדלק נגמר מהרכב, אין דלק פתאום אבל ממשיכים ללחוץ על הדוושה פול גז בניוטרל, ואין

עכשיו הדיונים, 98, 36 שעות, שעת הצבעה זה הזוי. האמת היא שראיתי את הבלבול בעיניכם. אתם מבולבלים. לא קל לקבל החלטות, לחכות להחלטות ממקום אחר ולכן אתם רוצים להמשיך כאילו כלום לא קרה. ראיתי איזה חבר כנסת מהליכוד שהונצח לרשימה בוועדת חוקה, איך כשהייתה הודעה שביבי עוצר את החקיקה, איך נפלו עיניו, איך הוא הרגיש מושפל, אבל סיבת ההשפלה, שצעירים שיצאו לרחוב בלילה השפילו אותו והראו לו את המציאות. די עם הפארסה הזאת. אין מקום להמשיך, מה עוד שיש אי-אמון במליאה. תודה רבה, אני סיימתי. תודה רבה. חבר הכנסת חמד עמאר. הממלא מקום של היושב-ראש, אני רואה אתכם יושבים כאן ומנהלים, ואתם יודעים שכל מה שאנחנו מחליטים כאן לא שווה כלום כי ההחלטות מתקבלות במקום אחר,

הצבעה או לא תהיה הצבעה, יהיה דיון או לא יהיה דיון. כשאני צעקתי, אני צעקתי לפי התקנון של הכנסת, כי ברגע שאתה קובע שעות הצבעה ואתה נותן 33 שעות הצבעה, אתה לא יכול לקבוע שעת הצבעה. מי שקובע את שעת ההצבעה זה האופוזיציה. האופוזיציה מחליטה מתי לרדת ואיך לרדת. זה התקנון וחבל מאוד שהיועצת המשפטית יושבת לידכם ואתם לא מתייעצים איתה לפני שאתם מדברים. דיברתם שכל ההפגנות מאורגנות, הכול מאורגן, אנשים משלמים כסף. אתמול הוכח לכולם, זה כל עם ישראל שיצא. זה לא מה שאתם חושבים. זה לא מה שאתם רוצים לעשות כאן. אנחנו לא נאפשר לכם גם כאן בכנסת וגם העם לא יאפשר לכם. אני רוצה להגיד לך, אנשים בליכוד היום, את ביבס אני מכיר שנים רבות. עבדנו ביחד לפני יותר מ-30 שנה. היינו ביחד ואני מכיר אותו. הוא איש ליכוד בצורה בלתי רגילה. כשהוא אומר, אני שובת רעב עכשיו, והוא אומר תפסיקו את החקיקה, ויולי אדלשטיין אומר תפסיקו את החקיקה, ושר הביטחון, שאני לא מאמין שמישהו כאן בחדר לא מבין איזה דוחות עמדו לפניו ואיזה החלטה היה צריך לקבל, ואיזה אומץ הוא הפעיל, ואנחנו כולנו יודעים כאן שהוא הלך נגד כל האינטרס הפוליטי שלו, לעומת שכאן אנשים יושבים רק בשביל אינטרס פוליטי, רק בשביל הכיסא שלהם. לא מעניין אותם שום דבר. שמענו את חבר הכנסת דרעי, יושב-ראש המפלגה שלך, בן אדם אחראי.

תפסיקו את החקיקה של דרעי, כי הוא ראה והרגיש שזה לא יכול לעבוד היום, לכן אני אומר לכם, תפסיקו את ההצבעה הזאת. אנחנו צריכים ללכת למליאה עכשיו. יש אי-אמון במליאה וחבל על הביזיון שאתם עושים לעצמכם כאן בוועדה. תודה רבה. חבר הכנסת עמית הלוי. עמית, רוצים לשמוע אותך. אני רוצה לחדש לאפרת רייטן. התעניינת קודם. לא ידעתי שיתנו לי את רשות הדיבור ועוד באופן יזום, אבל תדעי לך, לגבי המתנות, את אמרת נציב שירות המדינה, אז תיראי מה קרה בוועדה אתמול. הרי אני מה בחוק הזה אומר? אני אומר שטיפול רפואי או משפטי שאנשי ציבור נזקקו אליהם או עובדי ציבור, יהיה להם מסלול שהם יוכלו לגייס כסף מאזרחים או מכל אחד אחר. אני רואה בזה זכויות בסיסיות של עובד ציבור ואני חושב שהאיזון בין החשש או מה שקרא המשנה ליועץ המשפטי, מניעה מעבירה בין הפגיעה בפועל, ויש רשימה ארוכה, זה לא רק יעקב נאמן ואחרים. יש רשימה ארוכה של אנשים שנפגעו מזה שהם לא יכלו. לחלקם היה כסף, לחלקם לא היה כסף. היו דוגמאות לח"כים שלא סיימו כמו שהפרקליטות רצתה. תיראי מה קרה בדיון. בדיון נציב שירות המדינה,

עורך דין דול ועורך דין גיא דוד פתאום מודיעים שיש תקשי"ר. אף אחד לא ידע מזה, כולל לא היועץ המשפטי לממשלה. קצת שעשע אותי שבעצם לטיפול רפואי, הרבה יותר גרוע מהחוק שלי, כביכול גרוע. לגבי טיפול רפואי, כל עובד ציבור, עובד מדינה שיש לו בעיה רפואית, לו או למשפחתו, לאו דווקא הסמוך לשולחנו כמו אצלנו או התלוי בו. או למשפחתו, שיש לו טיפול רפואי, יכול להתרים כסף מכל עובדי המדינה, 90,000 איש, לרבות מהכפופים לו. אצלי בחוק הרי, מהכפופים לו הוא לא יכול. עשינו מנגנוני שקיפות מלאים. ראיתי את זה. המשנה ליועמ"ש, הנציג שלו, אורן פונו הופתע לחלוטין. הוא לא הכיר את זה. הוא היה בהלם. אז תבטל את התקשי"ר. אתה נותן פה מתנה לפוליטיקאים?

אמרתי למשנה ליועמ"ש, לממונה הבכיר, אורן פונו. שני דיונים הם צורחים גם על זה. אני אומר להם, הטיפול הרפואי אתם מסכימים? "בשום אופן, שחיתות מלאה. איך יעלה על הדעת שאתה נותן?" ואני לא נותן לכפופים ונותן עשר שנים למי שעזר לך בעבר או בעתיד, את לא יכולה לקחת ממנו שום דבר. מתברר שנציב שירות המדינה, דיברת עליו, נכון? נציב שירות המדינה מאפשר היום,

בניגוד לחוק המתנות. לכאורה זה בניגוד לחוק המתנות. אני שואל אותו, תגיד לי, זה בניגוד לחוק. מה אומר נציג היועץ המשפטי לממשלה? הוא הופתע, הוא לא ידע מזה כלום. אמרתי לו, אתה יכול להודות.

אגב, למדתי את התחום. לא הכרתי את התקשי"ר הזה. אני מכירה את התקשי"ר. מה אומר אורן פונו? הוא אומר,

נכון הרי בחוק המתנות כתוב, חוק המתנות הקיים,

נניח אני ומיקי ידידים, יש לך יום הולדת, אני יכול לתת לך. עד 250 שקל. לא, לא. בחוק לא כתוב 250 שקל. זה אתה מדבר על ועדת האתיקה, על התקנון. בחוק המתנות כתוב, אם יש מתנה בין עובדי מדינה, נניח עושים יום הולדת במשרד, אפשר לתת אחד לשני. אומר אורן פונו, אתה יודע מה? כנראה הנציב, המשפטנים שלו פירשו שהם אמרו,

מתנה ליום הולדת. לא כתוב יום הולדת אבל זה רוח החוק. הם אמרו לעצמם, ברור לגמרי שאם זה מקרה רפואי, ברור שאפשר. בחוק הרי כתוב, אפילו שזה באשר הוא עובד ציבור. כתוב, מתנות מותר לתת אחד לשני, אז בוודאי רפואי. אמרתי לו, תקשיב מה שאתה אומר. הרי אתם איבדתם את ההומניסטיקה הבסיסית. הרי זה מה שאני אומר. מה קו החשיבה שלי?

הגעת למצב רפואי או למצב משפטי מאוד מסוים, ואנחנו עשינו ארבע הרחקות, רק מצב שהמדינה מולך, לא הליך אזרחי רגיל ולא כלום. יש פה צעקות שאני חייבת להיות בחוץ. אני מתנצלת, אז אני לא רוצה לא להיות מנומסת, אבל אני מקשיבה לדברים. את מבינה את האירוע? רק ראיתי בשורה התחתונה שהם מתנגדים. הם לא מתנגדים, הנציב? קודם כל הם מייצרים מצב אנטי חוקי היום. שורה תחתונה, הם מתנגדים או לא? הם מתנגדים. זה מה שרציתי להגיד. לחצי חוק הם לא יכולים להתנגד. נגמרו הצעקות בלעדיי. אני לא בטוח שהיועצת המשפטית של הכנסת, שגית אפק, בוא נאתגר אותה קצת. אם אני צריך להמר האם היועצת המשפטית של הכנסת,

מכירה את זה ששירות המדינה עובר על חוק המתנות, אני אומר לך, אני מהמר שאת לא מכירה את זה. בסוף היו חוות דעת מהממשלה, מהכנסת. הושמדו אתמול בשידור חי.

אבל הנציב בשורה התחתונה - - - הוא לא יודע מה לעשות. התברר שהוא עובר על החוק. מה הוא אמר כשהוא הביא את חוות דעתו? הוא אמר, אני אחשוב. עזבי את הדעה הרשמית. נכון, הוא שלח מכתב. דעה רשמית זה בסוף מה שקובע. הוא שלח מכתב לפני הדיון. בדיון התברר שהם עוברים על חוק המתנות במשך שנים ארוכות. עכשיו שיעשו חשבון נפש, יבואו לדיון הבא ונראה מה עושים. לכן כשאמרת לי, את לא ראית ולא קראת - - - טוב, אפרת רייטן. עוד פעם שמי פה באוויר ואני מנהלת פה שיחה עניינית עם עמית הלוי. (היו"ר אופיר כץ) בזמן שאתם דיברתם גם אנחנו דיברנו. הייתה הידברות, אתה רואה? למה סתם השמצת שאנחנו לא מדברים? כי עכשיו באמת הייתה הידברות אמיתית. שפיכת טענות. מתברר שצריך מגשרת לפעמים. זה חלק מהעניין. אני בעד. אני חושבת שמה שחסר פה במדינה זה מגשרים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים. וממשלה שפויה. ואז תהיה לך ממשלה שפויה. כן, הממשלה הקודמת הייתה מאוד מאוד שפויה. היה חסר מגשר. היא לא לקחה את המדינה למצב הזה. זה נכון. כן, כן. בבקשה, שגית. טוב, אז אחרי באמת שיח בין הצדדים כמו שאמרתם, ואחרי שגם שמעתי את הטענות שהעליתם ובהתחשב בכך שבאמת מדובר בחוק שמעורר מחלוקת ציבורית עזה, אני חושבת שאין הפעלה של שעת הצבעה בסעיף 98, היא באמת הופכת את סעיף 98 לקשה יותר מהרגיל, ואנחנו לאורך השנים תמיד ביקשנו להימנע מכך גם כשיש שעות הצבעה רבות כפי שאולי באמת יהיה כאן, אז לאחר השיח, ההצעה שלנו שאני מבינה שפחות או יותר היא מקובלת לעשות אותה במסגרת סעיף 98, היא שלא תהיה שעת הצבעה. זמן הדיבור היא 35 שעות. תהיינה חמש הצבעות שמיות לכל צד כשיושב-ראש הכנסת יוכל להוסיף לכל צד הצבעות שמיות כמקובל. 140 הצבעות על הסתייגויות. יש הסתייגויות גם של הקואליציה. מה לגבי זמן דיבור והצבעות שלהם? זה לא נכלל. זה לא אצלנו.

אני לא מבינה, מצביעים על ההסתייגויות של הקואליציה גם? אין בעיה. וזמן דיבור של הקואליציה מלא לפי מספר ההסתייגויות? אם הם ירצו, לפי ההסתייגויות שלהם. זה לא קשור למה שמפעילים כאן. זה יהיה בנוסף. רק לאופוזיציה. זה הסדר שהוא אך ורק - - - יש להם 20 הסתייגויות. לקואליציה?

אז שידברו לפנינו.

אם הם ירצו, אבל לא אחרינו. אפשר חלק וחלק, חצי וחצי. אתה לא יכול לקבוע להם מתי לדבר במסגרת ההסתייגויות. אבל אתה חייב לקבוע כי אתה משנה את סדר ההסתייגויות - - - הם יוכלו לדבר 10 לפני,

10 זה על כמה ח"כים? לדעתי זה ח"כ אחד הגיש. כמה הסתייגויות יש לקואליציה ומי הגיש, משה סעדה? קלנר הגיש. והוא נימק אותם בוועדה?

והצעתם עליהם?

מי פה היה בוועדה? קלנר הגיש. הוא הגיש בשם עצמו או בשם הסיעה? בשם עצמו. הנה, יש לי את זה. ח"כ אמסלם וקלנר. הנה, חבר הכנסת הטרי ביותר במשכן. בוקר טוב לך. גואטה. בשעה טובה. ואמסלם. כן, שני חברי כנסת. נו, אז את מבינה מה המשמעות של זה. איזה מספר של נורווגי אתה? יש שר, זה לא רלוונטי, ההסתייגויות שלו יורדות. זה רק קלנר. איזה מקום אתה? 9. איזה 9? זה חצי-חצי. כל הקואליציה הם כבר 20, 21. זה משהו כמו 21 ו-33 שרים. כן, אתם צודקים. יהיה לו לפי חמש הסתייגויות. 25 דקות, בסדר?

חצי יהיה בהתחלה, חצי בסוף. זאת אומרת, הוא יפתח?

ומקסימום זה יהיו שניהם. בדיוק, ואם יהיה גם דודי אז חמש הסתייגויות נשארות. רגע, יהיה דודי או לא יהיה דודי?

אותו דבר. לא רלוונטי. משאירים חמש הסתייגויות, לא משנה איזה. גם הם יוכלו לבחור איזה. ירצו לבחור שלוש של דודי אמסלם, שתיים של קלנר, זה בסדר. אבל חמש הסתייגויות שחצי זמן לפני וחצי אחרי. נכון. 12 וחצי דקות לפני - - - על אמסלם אתה אומר? קלנר, אמסלם.

מי שאתה רוצה. 12 וחצי דקות בסוף, אז קיבלת עוד - - - בסדר. אתה רואה את הכישרון הרב של השרים שלנו.

140 הצבעות לפי בחירת האופוזיציה - - - כן. אם לא בוחרים, הראשונות. וחברי האופוזיציה יקבעו את סדר - - - ?

רק בין המסתייגים ומבקשי - - - נכון. מה זה אומר שיקבעו? הוא מושך את ההסתייגויות ואז הוא משאיר את זה לפי - - - ?

הוא יכול גם תוך כדי להודיע איזה הסתייגויות הוא מבקש להצביע, ואת הזמן הוא מחלק איך שהוא רוצה בין הסיעות, בסדר? זה מקובל ככה ב-98.

יש פה בקשה להתחשב בייעוץ המשפטי. לא בייעוץ המשפטי, בעולם הירוק ובאיכות הסביבה ולהימנע מדפים. הייעוץ המשפטי לא מבקש שום התחשבות. לא זכינו לכך בשנה האחרונה. דיון משולב. זה נאמר - - - זה דיון משולב על שתי הצעות החוק משום שמדובר בהסדר אחד, וההצבעות שעל שתיהן יהיו בסוף הדיון בנפרד. טוב, אם כך מי בעד? 9 בעד. מי נגד? 5. מי נמנע? הצבעה אושר אם כך, ההצעה אושרה. אני מבקש רוויזיה למענכם, אדוני היושב-ראש, כי יכול להיות שאתם בכלל לא צריכים את זה. אני מצטרף לרוויזיה. הרוויזיה - - - במליאה, זאת אומרת זה ברור. אוקיי. סיימנו. עכשיו אמרנו שסעיף 2 יורד. עכשיו נשאר לנו סעיף ג', בקשת יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי להעברת הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - הגנה על חושפי שחיתויות במשטרת ישראל), התשפ''ג-2022/פ/353/25 מהוועדה לענייני ביקורת המדינה לוועדה בראשותו. אני יכולה להגיד על זה משהו כי זה חוק שלי?

קודם כל אם ראש הוועדה רוצה - - - כן, אנחנו חשבנו שנכון שכל נושא השוטרים והמשטרה ידון אצלנו בוועדה ולכן ביקשנו שזה יעבור אלינו. לא נתקלנו בהתנגדות לעניין הזה. מיקי, אתה רוצה להתייחס? אני רוצה לשמוע אותה. אני יודע בדיוק מה להגיד אבל אני מתייחס אחריה. לא, אבל למה שלא תתייחס קודם אתה? עזבי, יש לי כל כך הרבה אבל אני רוצה לשמוע חוות דעת משפטית.

אני יודע למה אני אומר את זה. מדובר בתיקון לחוק מבקר המדינה שעוסק בסמכויות מבקר המדינה כנציב תלונות הציבור בבואו להגן על חושפי שחיתויות. היום אין לו סמכות לגבי שוטרים בהקשר הזה, וההצעה מוסיפה למבקר סמכויות - - - סליחה שאני מתערב בנושא כל כך חשוב, אבל אם פנחס עידן הודיע שהוא משבית המראות מנתב"ג בגלל הרפורמה,

הגעתם לבעיה. אחד מהאנשים הכי חזקים בליכוד. אז כאמור ההצעה מדברת על סמכויות מבקר המדינה. הנושא הזה נמצא בליבת עיסוקה של ועדת הביקורת. ועדת ביקורת המדינה, אין לה הרבה חקיקה. בעצם עיקר החקיקה שהיא עוסקת בו זה ענייני מבקר המדינה והסמכויות שלו, ולכן לעמדתנו היא הוועדה המתאימה. ועדת ביקורת המדינה, אנחנו יודעים שהיא עוסקת בתחומים רבים ורחבים. הסמכויות של מבקר המדינה מתפרסים על משרדי ממשלה רבים, אבל בסופו של דבר הסמכות של המבקר עצמו נבדקת ונדונה בוועדת ביקורת ולכן לעמדתנו ההצעה צריכה להישאר שם.

עכשיו אני בבקשה, אדוני היושב-ראש. כל נושא החקיקה מאז ומעולם בכנסת ישראל של נושאים מטעם מבקר המדינה אמורים לידון בוועדה לביקורת המדינה. אני אומר לך, הוועדה לביקורת המדינה אינה יכולה לחוקק חוקים. לא בסמכותה שום חוק, שום דיון אלא רק בנושאים ספציפיים של מבקר המדינה, אלא אם הובאו על ידי מבקר המדינה. מספר החוקים שנדונו ב-15 השנים האחרונות בוועדה עצמה הוא אפסי, הוא בודד על 15 שנים, וזה רק אם בא החוק מטעם מבקר המדינה. במסגרת החוק של מתן חסינות לחושפי שחיתות כלולים גם חיילים, בכלל לא רק שוטרים. מחר בבוקר אם מבקר המדינה יביא לפתחה של הוועדה לביקורת המדינה נושא בריאות, נושא שחובתו לבוא ולחוקק, אז אנחנו נתחיל להעביר את זה לשם, שזה בא ממבקר המדינה? או נושאים שעניינם רווחה וזה בא מטעם מבקר המדינה כדי לאפשר לו אחד ולאפשר לו שניים, אז זה יעבור? אז אפשר לבטל את הוועדה לביקורת המדינה, לא צריך אותה. ממילא היא לא הייתה קיימת שנה ושמונה חודשים, לכן אני אומר לך, גם זה נדון בענייני חיילים ולכן אין שום סיבה. אני מתנגד התנגדות נמרצת. גם שמענו את היועצת המשפטית, להעביר את זה לוועדה לבט"ל. כשהעברנו את זה במליאה לא נשמעה שום קריאה. פתאום החוצפה יום לפני שהנושא צריך להיות נדון בוועדה לביקורת המדינה, אחרי צוהריים אני מקבל בקשה לעצור הכול, לשלוח למוזמנים, לבטל הכול. מה זה הדבר הזה? חודש ושבוע אחרי שזה עבר במליאה. מה הטירוף הזה? לכן אני אומר, אני מתנגד התנגדות נמרצת. לא יקום שנושא שבא מטעם מבקר המדינה, שהוועדה לביקורת המדינה היא הסמכות היחידה שעוסקת בענייני המבקר בביקורות של המבקר, יעבור לוועדה אחרת. אם הסכר הזה ייפרץ, הרבה סכרים כבר נפרצו בשלושה חודשים האלה. אוניברסיטה למדתי מכם. אני אדע לנצל את זה יום אחד. היה לנו גם מורה טוב. מחמיר לעומתכם.

אני רוצה להגיד משהו בתור היוזמת של החוק. קודם כל החוק הזה הוא חוק - - - מה שאני לא העזתי לא בפורים,

נלחמתי מול המפלגה, מול הממשלה - - - על זה נאמר, התלמיד עלה על רבו. פוליטיקה זה גלגל. לא למדת. תשאל את הוותיקים. פוליטיקה זה גלגל. בכלל אני מציעה, לפני שאתם באים ונופלים תלמדו מה היה פה, כי מה שקורה כאן זה קטסטרופה. קודם כל אני היוזמת של החוק הזה והחוק הזה מלכתחילה היה של קיש ושל אמיר אוחנה, שתי דמויות שאתה מכיר היטב. כשהביאו את החוק הזה בכנסת ה-24 לא הוקמה הוועדה לביקורת המדינה כי חברי האופוזיציה סירבו להקים ועדות. בגלל שלא הוקמה הוועדה לביקורת המדינה ביקש מאיתנו קיש ואוחנה לשים את זה בוועדה לביטחון פנים שהייתה אז שלי, מכיוון שעסקנו במשטרה, רק בגלל שלא הייתה ועדה לביקורת המדינה. אף אחד שפה בכלל לא היה בכנסת הקודמת חוץ ממך. הם סירבו להקים. ראינו אתכם בטלוויזיה.

דברים שרואים מכאן לא רואים משם, מי כמוך עכשיו יודע. בכל מקרה זה הסיבה היחידה שהסכמנו. היה דיון אצל מיקי על זה שהמפכ"ל ומפקד מג"ב לא באים לדיון כי השר לביטחון לאומי לא אישר להם. המפכ"ל, כשהייתי יו"ר הוועדה לביטחון פנים בא כל חודשיים. ביקש יו"ר הוועדה לביקורת המדינה בקשה מאוד נכונה ואמר, אני רוצה לעשות דוח ממסקנות מבקר המדינה על "שומר חומות". בבקשה, המפכ"ל ומפקד מג"ב הגיעו. השר המיותר הזה, כבר אין לי מילים לתאר אותו, אתה לא מרשה לי להגיד מילים קיצוניות אז אני אגיד,

החליט שהוא לא מאשר, אז היו צריכים לבוא לוועדת ביקורת המדינה ולעשות צו הבאה. באתי לחברי הכנסת של הקואליציה ואמרתי להם, ממה נפשך? על מה אתם עושים בלגאן? עוד פעם קראו לכם להצביע נגד? ביקש בסך הכול לקיים דיון שהוועדה לביטחון פנים והוועדה לביטחון לאומי יכולים לזמן את המפכ"ל,

אותו דבר אתם נמצאים פה היום. זה חוק שלי שאני בכלל לקחתי מאוחנה ויואב קיש. זה הסיבה היחידה שזה עבר כמובן בעזרה של אופיר. החוק הזה הוא חוק של ביקורת המדינה, של חושפי שחיתויות במשטרה ובצבא. אין שום סיבה, בטח שהוועדה לביטחון לאומי גם לא אמונה על החיילים. אופיר, יש חילוקי דעות על נוסח החוק? חוק קצר. לא, וגם אם יש זה נידון בוועדה. יש לי הצעה. אולי זה יהיה שתי הוועדות? לא, לא, לא, אני לא מוכן. לא, לא. אני אגיד לך מה הבעיה.

אם אתה מקים ועדה מיוחדת, אתה צריך להעביר את זה במליאה ואין מליאה. אם אתה מקים ועדה משותפת, היא לא רלוונטית פה. אני כן אומר, בגלל שהחוק, ואמרה היועצת המשפטית, לא חל רק על שוטרים אלא מרחיב לאוכלוסיות, זה צריך להיות בוועדה לביקורת המדינה. אני מבינה את הרצון של הקואליציה להצביע ולהפיל, אבל טיפה שכל ישר. כמו האירוע עם המפכ"ל. יש רוב לקואליציה בוועדה לביקורת המדינה. שיבואו ויבקשו לשנות. יעשו. הרי תהיה שם הצבעה. בכל הוועדות חוץ ממעמד האישה יש לכם רוב. טוב, אם כך אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד הבקשה של יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי להעברת הצעת חוק מבקר המדינה - - - אבל מה תעשה עם העניין של החיילים? היועצת המשפטית, זה כלום בעיניכם?

אני לא מצליחה להבין למה אתם עושים את זה? למה אתם עושים את זה? רגע, נסיים את ההצבעה.

אני אדאג שהחוק הזה לא יובא. אם זה כוחנות - - - שלושה.

רוויזיה אני מבקשת. רוויזיה. אוקיי. אתם עושים טעות, חברים. זה לגופו של עניין טעות. ב-11:10. אוקיי. חוק אחד בארבע שנים. איזה בושה. יוצאים להפסקה, נחזור להצבעה על הרוויזיה.

מה תעשו עם החיילים? מה תעשו עם החיילים? מה העניין של הוועדה לביטחון פנים עם החיילים, תגיד לי? זה רק פוליטי? לא אכפת לכם? רק פוליטי, מיקי. אין ענייני, אין שום דבר. חבל שלא רצית ועדה משותפת.

זה יכול היה להיות פתרון טוב. אני לא רוצה ועדה משותפת.

שמעת את עורכת הדין - - - כבשת הרש של האופוזיציה. גם את זה רוצים לקחת. מירב, החוק הזה לא יבוא, אל תדאגי. (הישיבה נפסקה בשעה 10:13 ונתחדשה בשעה 10:30.) טוב, אני מחדש את ישיבת ועדת הכנסת. מגישי הרוויזיה לא נוכחים אז הרוויזיה הוסרה בעצם.

הרוויזיה הוגשה על סעיף ג', בקשת